מי שהייתה אשתו של הנספה ביום מותו ובכלל זה אישה שגרה יחד עמו והייתה ידועה בציבור של מי שהיה בעלה שנספה ביום מותה, של ילדו של נספה , של הורה, של אחיו או אחותו. חוץ מזה ההפניה בעצם נעשית לכל אלה ואומרת "לרבות הורה של נספה ואלמנתו שאינם זכאים לתגמולים מחמת גילם או שיעורי הכנסותיהם ויתום עד גיל 40. אתם בעצם מבקשים בדבר הראשון לתקן כך שיהיה לא עד גיל 40 אלא עד גיל 50. נכון? נכון. אנחנו רוצים להרחיק מתוך הבנה העסקאות המקרקעין, הגיל שבו רוכשים דירה, הוא גבוה יותר מאשר בעבר. איך הגעתם דווקא לגיל 50? כעקרון עד לשנות ה-90 הגיל היה 30. אני מזכיר שהתקנה מאפשרת פעמיים בחיים לקבל הקלה ברכישת דירה לצורך המגורים הרוכש וזה עד גיל 30. בסופו של יום הגילים הולכים ועולים. זאת אומרת, אם זה בגלל שאולי מתחתנים בגיל מבוגר יותר, אולי בגלל עליית המחירים וכולי, אז אנשים קונים בשלב מאוחר יותר את הדירה. בעבר העלו את זה לגיל 40 ובשנים האחרונים קיבלנו, רשות המיסים ומשרד האוצר פניות בעיקר מארגון אלמנות ויתומי צה"ל שיש יתומים רבים שרוכשים את הדירה השנייה בחייהם בעשור החמישי. ביקשו מספר פעמים והראו לנו מקרים וכולי שאנשים קונים בגיל 40 ומשהו. שר האוצר קיבל את הבקשה. זו בקשה שעלתה לפני מספר שנים. שר האוצר הנוכחי קיבל את הבקשה והיות לא מדובר כאן בעלות תקציבית ניכרת, קיבל את הבקשה ואנחנו מבקשים להעלות לגיל 50 את האפשרות כך שיתום צה"ל שירכוש עד גיל 50 יוכל ליהנות מההטבה הזאת, כמו שאמרנו, פעמיים בחיים כשהוא רוכש דירה למגוריו. אני רק אבהיר שמבחינה תקציבית, מבחינת חוק יסודות התקציב, חוק יסודות התקציב מאפשר לעשות פעולה והממשלה יכולה לתמוך זה וזאת פעולה בלי פעולה מאזנת כל עוד העלות היא פחות מ-6 נקודה משהו מיליון וכאן באמת הצעד הוא עלות זניחה שלא נכללת בתוך הנומרטור. לכן ניתן להעביר את זה בלי מקור תקציבי. הסיפא של ההגדרה מתייחסת "לרבות אלמנה של נספה שנישאה ונישואיה השניים הופקעו וחל עליה סעיף 12א(ג) לחוק האמור" יימחקו". זה הסעיף שאליו התייחסת כסעיף שבוטל היום בחקיקה .

ב-2009. בתיקון. 11א(ג) התייחס למצב שבו פקעו הנישואין השניים על ידי גירושין מבן הזוג או כתוצאה ממות בן הזוג. פטירה או גירושין. אבל מבחינה מהותית לא משתנה שום דבר.

ההפניה היא רק טכנית. מוחקים אותה כי הסעיף נמחק.

אבל היא תהיה זכאית גם אם נישאה מחדש.

אם הסעיף ההוא נמחק, למה אתם לא משאירים את זה כאן? למה מוחקים את זה? 12א(ג) נמחק.

למר לא לומר לרבות אלמנה של נספה שנישאה ונישואיה השניים הופקעו? לפי חוק המשפחות זה כולל. אם אני מבינה נכון, כשמסתכלים על הגדרה של בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הוא מתייחס בסעיף קטן (א) בתוך חוק משפחות חיילים שנספו במערכה לסעיף קטן (א) ואומר שמי שהייתה אשתו של נספה ביום מותו ובכלל זה אישה שלפני מות הנספה גרה יחד עמו וביום מותו הייתה ידועה בציבור, אף אם נישאה לאחר.

כבר מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, אף אם נישאה לאחר, זה יחול עליה. מה שכן, בדברי ההסבר נפלה איזושהי טעות מבחינת ההסבר. מבחינת הנוסח, הנוסח הוא מדויק. מה הטעות שנפלה בדברי ההסבר? יש דברי הסבר לתקנות. ליבנו את הטעות הזאת. אנחנו כרגע לא רואים לפנינו את דברי ההסבר. אתה רוצה להתייחס לטעות.

תגידו לנו איפה הבעיה בהסבר. בעקרון מה שקרה זה של"הלרבות" מושתת כולו על סעיף שלא קיים. זה הטעם הראשון למחוק אותו. הטעם העיקרי למחוק אותו. מה הטעות בברי ההסבר? הסיפא האמורה נוספה "בתקופה שאלמנה שנישאה לאחר מות בן זוגה לא נחשבה כ... לצורך קביעת זכאותה לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים והיא נועדה לאפשר גם לאלמנה כאמור לקבל את הקלת המס במס רכישה". זה לא נכון. היא לא נועדה לאפשר גם לאלמנה כאמור לקבל הקלת מס רכישה. ה"לרבות", ה-(א) קטן בסעיף שנמחק לוקח מאישה שנישאה בשנית והמשיכה בחייה את הזכאות לתגמולים. סעיף (ג) קטן היא חריג לזה והוא אומר שככל שהנישואין האלה פקעו, היא זכאית לתגמול, קל וחומר להטבות מס אחרות. "הלרבות" מתיישב לגמרי עם התיקון הישן. כאן כתבנו בסוף. בעקרון זה נכון ב-95 אחוזים אבל פשוט היו כמה מילים בסוף שהיא לא נועדה באמת לאפשר לאלמנה כאמור את הקלת המס במס רכישה כי חוק המשפחות בלאו הכי נותן בסעיף 12א(ג). נסכם שוב. הרעיון הוא לעשות תיקון טכני בעניין הזה.

כן. הזכאות של אותה אישה שנישאת מחדש לא נפגעת.

היא תמשיך ותהיה זכאית להטבות.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-115 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974, בתקנה 1 בהגדרה "בן משפחה של חייל שנספה במערכה" - במקום "ויתום עד גיל 40" יבוא "ויתום עד גיל 50". סעיף קטן (א) מתייחס לתיקון הגיל, כמו שאמרת, שעלה מ-40 ל-50.

בלשון הקודש זאת טעות כי יתום אחרי נישואיו אבל זה לא משנה. ההגדרה של יתום היא עד הנישואין.

אם אבא שלי נפטר אחרי שהתחתנתי, אני לא יתום?

למה אמרתי קדיש?

אמרת קדיש לכבד את אבא שלך. אתה צריך לכבד את אבא שלך. אבל אני יתום. אמנם אני לא מקבל קצבה. אתה יכול לחזור על זה?

יתום הוא עד נישואיו. זה שאתה אומר קדיש, זה לכבד את אבא. איפה זה כתוב? כתוב שגר, יתום ואלמנה. האיסור, לא לענות את הגר, את היתום ואת האלמנה, האלמנה היא כל הזמן אלמנה והיתום הוא בגדר יתום עד נישואיו. זה מה שאתה רוצה להגיד?

זאת אומרת, עכשיו מישהו יכול לענות אותי כי אני אחרי הנישואין. המילים "ולרבות אלמנה של נספה שנישאה ונישואיה השניים הופקעו וחל עליה סעיף 12א(ג) לחוק האמור" ימחקו . בהגדרה "נפגע" במקום "ויתום עד גיל 40" יבוא "ויתום עד גיל 50". תתייחס להגדרה נפגע כי קודם לא התייחסת אלי ה. הגדרה של נפגע. גם שם יש אמירה בסיפא. אני אקריא אותה: "בן משפחה שנפגע כמשמעותו בחוק האמור זכאי לתגמול ויתום עד גיל 40". גם שם יש הגבלה עד גיל 40 ואנחנו מבקשים לתקן גם שם ולעלות את הגיל ל-50 במקום 40. תחולה תקנות אלה יחולו על מכירת זכות במקרקעין ביום תחילתן של תקנות אלה או לאחריו. ממתי התחולה? מיום הפרסום. ביום תחילתן של תקנות אלה. מה זה "או לאחריו"? תמיד עולה השאלה - כשאנחנו מגיעים למיסוי מקרקעין - לגבי התחולה כי כשכותבים מיום תחילתן של תקנות אלה ולא קובעים איזשהו תאריך או יעד או מועד, זה יוצר אי ודאות בימי שקרובים לפרסום התקנות. למה יש את המילה "או אחריו"? תגידו "מיום תחילתן של תקנות אלה". מיום פרסומן. אפשר לשנות ולומר ש"תקנות אלה יחולו ביום פרסומן ברשומות". לא. אנחנו לא משנים את זה בצורה כזאת. זה הסטנדרט. אתם יודעים להגיד כמה זמן ייקח לפרסם את התקנות? דיברתם עם הנסחות?

מדובר באלפי אנשים שהתקנות האלה יחולו עליהן. הן חלות על יתום מאוד מאוד ספציפי. יחכו שלושה ימים וזה יתפרסם. בניגוד למקרים אחרים שבאמת אתה יכול ליצור בעיה, במיוחד במקרים שאנחנו מחמירים, כאן יש גם הטבה וגם זה חל רק על קבוצה מאוד מאוד מצומצמת של אנשים. זה יתפרסם עוד כמה ימים ברשומות, במקום ליצור איזושהי תקלה של חקיקה רטרואקטיבית. זה לא חוזר מתחילת שנה? כן. זה תלוי עסקה. ואם הוא חתם על העסקה לפני חודשיים ועדיין לא הסתיימה, זה עדיין לא נחשב? רק כשזה עובר בטאבו?

יום המכירה. חוק מיסוי מקרקעין קובע את יום המכירה. גם זיכרון דברים תופס? יכול לתפוס.

תלוי מה שי בזיכרון דברים. זיכרון דברים יכול לתפוס. אתה אומר זיכרון דברים שהוא מחייב.

מי בעד אישור התקנות? מי נגד? מי נמנע.

הישיבה ננעלה בשעה 10:28.